שלום, אני פותח את הדיון.

ייקח את מקומו כיושב-ראש הקבוע והאהוב של ועדת הכלכלה. אנחנו בדיון מהיר בוועדת הכלכלה בנושא: אי העברת כספים מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי פוגעת ביישום חוק מוסר תשלומים, וזה הוגש על ידי חברת הכנסת לאה פדידה וגם

רשויות גדולות יותר מייצרות איזה קרדיט ליין, יש להם מקורות כספיים, ורשויות קטנות יותר אומרות: אם יש לי גישור, גם על מיליון, 2 מיליון, 3 מיליון או 4

האמירה כאן היתה שברגע שרשות מקומית מעבירה את המסמכים שבוצעה העבודה שבגינה יש התחייבות רשות מקומית בונה בית ספר, מן הסתם משרד החינוך נותן הרשאה

בבקשה, אתי, אנא הבהירי את הנקודות.

לא אדייק כרגע בסעיף הזה כי יש עוד כמה

אחת המשרד הממשלתי לא משלם ופעם שני אותו ראש רשות צריך לקחת הלוואות, הלוואות גישור,

ומי שמשלם את זה בסוף זה האזרח הקטן.

מה? בגלל חוסר מוסר תשלומים של משרדי ממשלה, ואת זה אנחנו צריכים לתקן בדיון הזה. תודה.

ותודה גם על ההצטרפות לדיון המהיר. עוזי, אשמח אם תוכל

לא כל 150 יבוצעו. יש פה מישהו מאגף התקציבים? אחד הדברים שביקשתי זה אגף התקציבים של האוצר, שמכיר את הסוגיה. אבל התקציב מאושר, התקנה מאושרת ויש לה מקורות. זה בגלל שטכנית אין

חידוש מבנים זה יכול להיות 50% וזה גם יכול להיות 100%. כלומר,

ואותה עדכנו. בעקבות כל הדיונים שהיו אמרנו שאפשר לעמוד. אז בגדול, כן

אבל מאיזושהי סיבה חשבונאית אין לי את המקורות האלה, למרות שהסעיף הזה מתוקצב. עוזי, אתה יכול מילה על העניין הזה, כמה הדבר הזה

כשהסעיף מתוקצב ואומרים המשרדים שמגיעים למועד תשלום ואין

לביצוע יתר. או שהסתירו את זה בתכנון, ואמרו: נסגור תקציב גירעוני מראש וניקח את זה

ואי-אפשר לצפות שהגופים שיושבים בחדר - תראה כמה באו לכאן באמצע היום ועד כמה הנושא הזה חשוב, משום שאף אחד לא רוצה להסתבך. מה שהממשלה עושה, היא מסבכת

זאת אומרת,

או מנסה לפחות,

אין ספק שבמערכות היחסים הייתי רוצה להגיד על המדינה אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר, אבל אפילו אי אפשר להגיד עליה ארז המדינה היא העבריינית הכי גדולה כמעט בכל תחום, ועוד לא נגענו בנושא הבריאות

הייתי שמח לנזוף באגף התקציבים,

כי בסוף יושבים שני נציגים בכירים של ממשלה והם משלמים את המחיר. מנקודת המבט שלי-שלנו, זה בכלל לא רלוונטי. משרד

טלי היא יועצת משפטית - - - היא סגנית בכירה ליועץ המשפטי

הסתמסתי עם נציג אגף התקציבים והוא מסר שהיה דין ודברים עם משרד החינוך לגבי הסוגיה של המזומנים, ושאנחנו מחויבים להעמיד את תקציב המזומן. הם גם עומדים בקשר

בינואר. אז אומרים לך למלא במחשב,

אני באגף הבינוי ואצלי הדיווחים הם שוטפים.

באגף הזה.

קידום נוער כל אגף שח"ר. זה ממש לא חוקי. עוזי, אתה

אבל את ה-75% כבר יש, יש עם מה לשלם.

אני לא אומר שזה נכון בכל דבר, אבל זה יפתור חלק מהבעיות.

אילנית, יושב פה גזבר ותיק ואומר לי מה שאני לא ידעתי, שמשרד החינוך העביר בעבר מקדמות של 50% בבניית

אחרי שהוא בודק - - - זאת הבדיחה שספקים מעבירים

שם לא צריך לחזור, התקבל

כשהעברת למשרד,

אני צריך להגיש את זה לא רק חשבונית, אני צריך להגיש קבלה וגם להראות להם הוכחה מאמצעי

למה אתם פה? כי בסוף אתם אומרים שאתם רוצים לעמוד בהתחייבות ואתם בבעיה, שהוצפה כאן במלוא חומרתה.

משרד התיירות או משרד הנגב והגליל פותח נהלים שהם לא מקובלים,

בתנאי החוק. אנחנו נדאג שהדבר הזה ייאכף.

יש שני גופי מטה במדינת ישראל: אחד זה משרד הפנים והשני זה המרכז לשלטון